אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה. על סדר היום הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון מס' 28) (דחיית מועד הפירעון של הלוואה לדיור בנסיבות מיוחדות), התשע"ח-2018 של חברי הכנסת רועי פולקמן, מירב בן ארי, מרדכי יוגב ויעקב אשר בקשה לדיון מחדש ודיון מחדש בנושא החלת הוראות החוק המוצע על גופים חוץ בנקאיים הנותנים הלוואות לדיור. אני מבקש להעלות להצבעה את הבקשה לדיון מחדש.

ירים את ידו.

הצבעה בעד 2 נגד אין נמנעים אין הבקשה לדיון מחדש בהצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון מס' 28) (דחיית מועד הפירעון של הלוואה לדיור בנסיבות מיוחדות), התשע"ח-2018 נתקבלה.

בישיבה האחרונה הייתה החלטה להחיל את הצעת החוק על הלוואות לדיור שהגופים הממסדיים נותנים.

הם לא היו כאן ולכן חשבנו שלפנים משורת הדין נאפשר להם בכל זאת. להשמיע את קולם. הנחנו כבר נוסח מוצע בעניין הזה. חשוב לנו לשמוע מה העמדה שלהם בנושא הזה לפני שהוועדה מקבלת סופית החלטה.

רשות שוק ההון, בבקשה. קודם כול, שאלה: האם הרחבת ההצעה נוגעת לגופים מוסדיים בלבד או גם לגופים חוץ מוסדיים, דהיינו לכל נותני שירותי אשראי? אנחנו מפקחים על שני סוגי גופים: גופים מוסדיים ואכן יש גוף מוסדי אחד בעיקר שאנחנו מכירים שנותן. "כלל". נכון. עלה לאתר הנוסח המעודכן של ההצעה שהכנו ובו תיקון לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל); לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים); ולחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח). בעצם אתם אומרים שזה יחול גם על כל העולם של נותני שירותי אשראי שאינם בנקים וגם על הגופים המוסדיים. כל מי שנותן הלוואה לדיור. ההערה שלנו לא נוגעת לתוכן מכיוון שאנחנו מבינים את הצורך ואנחנו לא מבקשים להתנגד להיבט התוכני. אנחנו רק מתחבטים בשאלה האם בעת הזאת, בטח לגבי הגופים החוץ בנקאיים שעדיין היקף הפעילות שלהם בנושא הזה מוגבל מאוד - - - אל תרחמו עליהם. אתם מרחמים עליהם יותר מדי כל הזמן. לא נכון, אנחנו לא מרחמים.

אתה אומר פה דברים שהם לא המציאות כהווייתה. אנחנו מאוד מאוד מקשים בעולם הזה. הטיעונים שאנחנו מקבלים כלפינו בעת הזאת לגבי הגופים האלה, שאנחנו מאוד מאוד נוקשים

נכנסו ביוני 2017 סדר גודל של 1,000 גופים חדשים לעולם של רישוי. בהתחלה נתנו אישור המשך עיסוק. כעת אנחנו עובדים על הרישוי, והרישוי מאוד מאוד קפדני. אנחנו מקבלים הרבה מאוד בקשות. פה מדובר כבר על רגולציה שבעצם חלה על סדר גודל של 1,000 גופים, שרוב רובם אינם נמצאים בתחום הזה.

אם לא חל עליהם - - - זאת שאלה טובה. אני רוצה להציע דבר מה. רק אטען את הטיעון, סליחה חבר הכנסת פולקמן. צריך להבין את התפקיד של המפקח על שירותים פיננסיים בהקשר הזה,

תפקיד מיוחד ושונה מכובענו כמפקח על המוסדיים. מצד אחד התפקיד הוא לפתח את השוק הזה, את שוק האשראי החוץ בנקאי, ומן הצד האחר, גם לייצר שוק אמין, כלומר שלא יפעלו גורמים שהם בלתי רלוונטיים. אנחנו מקיימים את שני התפקידים האלה, שכל אחד עומד בפני עצמו. לגבי התפקיד הראשון, שהוא תפקיד חשוב, כאשר מדובר בשוק שהולך ומתפתח ממה אנחנו חוששים? חוששים מזה שגוף מתחיל להיכנס לעולם הזה תחת כללים שאנחנו מקפידים עליהם, ואז המקום שבו ברור שלבנק אין קושי לבצע דחייה, אבל גוף שרק אתמול נכנס לסיפור הזה יכול להיות שזה יקשה עליו ויכול להיות שזה ידחה את עצם הכניסה שלו.

ראשית, אני שמח מאוד לראות פה את רן מלמד, שהיה שותף חשוב מאוד בכל העסק הזה ולא היה בדיון הקודם בשל סיבות שונות. אני רוצה להודות לך על שאתה כאן ומאחל לך בריאות טובה. יואב גפני,

לימדו אותי בלשכה המשפטית בכנסת משפט שאומר "אלגנטיות חקיקתית".

אני מבין מאוד את מה שאתם עושים ואנחנו תמיד מדברים על הגנת ינוקא והכול. מדובר כאן על משהו מאוד מאוד מידתי. הוצגו במהלך הדיונים ההשלכות הכלכליות. לכן נראה לי, צופה פני העתיד, שזה לא באמת פגיעה בנותן אשראי, שבמידה וייתן הלוואה מדובר על משהו כל כך קטן, ולו בשם העובדה שאנחנו מייצרים איזו קוהרנטיות אלגנטית שבה מי שנותן הלוואות לדיור במדינת ישראל וגם אמרנו שזה שקיפות, הרי אתה יכול לתמחר את זה, הגענו לכל הפשרות שאליהן הגענו עם בנק ישראל ועם כולם, וזה לא באמת עולה כסף. אם אותו גוף יסבור שיש לזה עלויות אנחנו חושבים שהעלויות זניחות וזה יהיה אלמנט תחרותי. אם יסבור שזה יפגע בו כלכלית שיתמחר את זה, הרי אפשרנו את זה. לא אמרנו לו: תן, אתה חייב, יש בזה אפס עלות. לא נכנסנו לשם. לכן זה כל כך מידתי וקטן. אולי בעוד עשר שנים יהיו הרבה. גם לא פנו לוועדה הגופים שאמרו שזה יפגע בהם תחרותית. לדעתי זה מינורי. זה לא נראה לי מהותי. אני לא רוצה להישמע כאילו מדובר פה בדבר שעליו יקום וייפול דבר.

אבל אני רוצה לחדד לוועדה את הנקודה הזאת. היד שלנו לא קלה על ההדק כדי לפגוע במשהו. אנחנו נמצאים פה חדשות לבקרים בהחלה של הוראות שהן תוצאה של ניסיון בעולם הבנקאי והן מוּחלות כמעט באופן אוטומטי על העולם החוץ מוסדי. לומר לך שבנקודה הזאת על זה יקום וייפול דבר ושזה לא מידתי, וממילא, כפי שאמר היושב-ראש,

לא שהחוץ בנקאי נמצאים באופן מסיבי בעולם הזה, ואפילו לא באופן פחות ממסיבי בעולם הזה לא,

אבל בסוף אנחנו נמצאים פה,

אני הגעתי כמה פעמים - - - יואב גפני, יקירי, תקשיב: קודם כול, לא רע שתלמדו משהו מעולם הבנקאות. הם טוענים שכל הזמן אנחנו על הראש שלהם. זה דבר אחד. דבר שני, אם על זה יקום או ייפול העניין אני גם הייתי מציע לך לשקול אם לאפשר להם. בשל העניין הזה בסוף יחליט גוף האם הוא הולך או לא הולך?

ברור שלא. פה אתה שואל: מי אשם? החור גנב או העכבר גנב? אנחנו כאן כבר מראש צופים פני העתיד. הרי מה חבר הכנסת פולקמן מביא בהצעה הזאת? הוא אומר: יש מצב שצריך להסדיר אותו ולתקן אותו והוא עוסק במשכנתאות. הנחת העבודה, שאם השוק יתפתח בעזרת השם, והלוואי ויתפתח ויגיע גם למוסדיים וגם לחוץ מוסדיים, הלוואי. ואז אנחנו אומרים: הנה, חבר'ה, דעו לכם, יש עניין שצריך לתת עליו את הדעת. זה לא אמור להבהיל. זה אמור רק להזהיר, להגיד: הנה, דעו לכם, אלה הכללים. זה לא יגרום לאחד לא לקחת משכנתה ולא יגרום לאחד לא לתת משכנתה. אני חושב שכבר אמרנו יותר דברים ממה שצריך. רק מילה אחת, כי הייתי שותף לחבר הכנסת פולקמן בהכנה של הצעת החוק. אני חושב שהדברים שנאמרו פה אומרים בדיוק דבר הפוך: מי שלא ירצה לקחת עליו את הכללים כשהוא רוצה לתת הלוואות לדיור שלא ייקח עליו את הכללים ולא ייתן הלוואות לדיור. אחת הבעיות הגדולות שאנחנו רואים היום - - - חידדת את הדברים שלי בעצם. זה מה שאני אומר, לגמרי. שלום גיל סלומון. הוא בא עם רזומה פוליטי מאחורי הגב, משפחתי. יש לכם משהו להגיד או שאתם רק נמצאים פה על תקן בד"צ, משגיחי כשרות, לבחון שיואב גפני אומר את המילים הנכונות? אני סמנכ"ל איגוד חברות הביטוח. אני לא נכנס לעניין הזה.

להערתך שזה או גנבים מפה או גנבים משם אנחנו לא גונבים. לא, חס וחלילה. על ראש הגנב בוער הכובע ... לא התכוונתי לזה. גיל, למה אתה פותח איתי חזית? בסך הכול רציתי לומר לך בעדינות כי ראיתי איך אתה דרוך לשמוע כאן את הדברים. זה תפקידך.

אני לעולם לא מכוון לדברים כאלה, באמת שלא כיוונתי. לעצם ההצעה, כמובן שאין מניעה. אני מארגון "צדק לחייב". אני מניח שאתה בעד הצעת החוק. אני בעד. הצטרפתי לוועדה קצת מאוחר כמדומני, אבל גם זה משהו, צריך להתחיל מאיזשהו מקום. אם תרצה פולקמן

או רן מלמד,

אני לא יודע אם זה יתרום לכם או לא, אבל תראו את הכתבה שהייתה בגלובס לפני שבוע בדיוק על הנושא הזה, על קשיים להחזיר משכנתה. זה בגלל שיש "מחיר למשתכן" אבל אין עוד דירות ואנשים משלמים כפול. ברשותך, אנחנו יכולים לומר שאנחנו משאירים את הנוסח. החלנו או לא החלנו?

הנוסח כָּלַל. עכשיו צריכה להתקבל החלטה שהוועדה מאשרת, לא את נוסח הצעת החוק שיש בפניך כאן אלא את הנוסח שפורסם לדיון ב-11 בדצמבר, אלא אם כן יש עוד הערות. אבל הנוסח עדיין מדבר על תאגיד בנקאי.

יש נוסח שעכשיו הוקרא. מה כתוב למעלה? זה מתחיל בתאגיד בנקאי ואחר כך עובר לכל הגופים האחרים. נבהיר שהנוסח שאנחנו מצביעים עליו הוא הנוסח שכולל את מה שאת אמרת. הנוסח שמצביעים עליו הוא נוסח לדיון בוועדה ביום 11 בדצמבר 2018, שיש בו תיקונים לחוק הבנקאות (שירות ללקוח). זה מה שפורסם באתר הוועדה. יש בו תיקון לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) ולחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), וכן סעיף תחילה: שישה חודשים. יש כאן עוד הערה אחת. אתם צריכים לקבל עמדה אם להחיל את זה על חברות P2P או לא. אני מזכירה את דבריו של היושב-ראש: הרעיון הוא להחיל את זה על כל מי שנכנס לתחום הלוואות לדיור. אם הם רוצים להיכנס לתחום אז שיעמדו בהוראות. תודה.

ירים את ידו.

מי נמנע? הצבעה בעד 2 נגד אין נמנעים אין הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון מס' 28) (דחיית מועד הפירעון של הלוואה לדיור בנסיבות מיוחדות),

הצעת החוק אושרה כפי שפורסמה ותעלה לקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת. תודה רבה לכם.